11:08. התכנסנו היום לקיים דיון על פי

יש לנו גם נציגים של משרד הבריאות שאנחנו כמובן נשמע את התשובות שלהם בסוגיה הזאת. בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. רבותי, אני ממעט בדרך כלל להביא לוועדה נושאים כאלה שקשורים במחלקה לרישוי

יש בעיה במתן אישור לבוגרי ג'נין ברנטגן. המשרד מסרב, וגם אלה שכבר סיימו את הלימודים ועובדים בבתי החולים או מוסדות

אז נושא ראשון הוא הבוגרים שסיימו לימודים ועד עכשיו הם לא מקבלים רישיון והם יושבים מובטלים בלי עבודה ולא יודעים מה לעשות. הנושא השני הוא התופעה שגם בוגרים

משרד הבריאות ממשיך לרדוף אחריהם גם במקום העבודה

בנקודת הפתיחה שלהם הם היו הרבה מאחור.

איפה שאני שילבתי אותם שם השתלבו. לדוגמה, אותו רנטגנאי שמופיע כאן בזום, בכרי,

הוא מבחינתי היום מומחה

זאת השאלה שצריכה להישאל.

הם הלכו ללמוד שם כי שם אין תנאי קבלה, אין פסיכומטרי, לא צריך רף מסוים שמעליו מתקבלים. למעשה מי שלא יכול להתקבל בארץ הלך להתקבל שם, למרות ששם לומדים ארבע שנים ואילו בארץ לומדים שלוש שנים. שם הלימודים יותר יקרים

למשל כשחסר לנו תקנים, שאפשר יהיה לקבל מישהו שלמד בג'נין אבל יש לו ניסיון למשל בבאר שבע,

אלינו. אתה אומר שגם הבוגרים, שכבר עובדים כמה שנים, אם אדם רוצה לעבור ממקום למקום יש לו בעיה מבחינת משרד

זה לא אנשים שמפעילים מכשירים, זה לא אנשים שלוחצים על כפתורים. אלה אנשים שמבצעים בדיקות אבחנתיות, אלה אנשים שמפעילים מערכות שמטפלות באנשים, ומעל הכול המערכות האלה דורשות גם

משאבי האנוש באותו מוסד פנו אל משרד הבריאות והעביר לנו את הסילבוס וכשראינו שזה סילבוס של המוסד הספציפי הזה אז לא אישרנו את הקליטה של אותו אדם.

חמש שנים בבית חולים?

זה כל הגורמים אצלנו במשרד,

כן לאשר לבוגרים שנקלטו בארץ ועובדים מינימום שנתיים באותו מוסד ממשלתי

לא ריפוי בעיסוק ולא רנטגן, יש מי שלמדו בחו"ל והגורם המקצועי,

שאנחנו עובדים איתו ומעריכים את עבודתו, בדק את התיק שלהם ואמר שחסרה הכשרה קלינית נתן להם לעשות מקסימום שנה קלינית ברפואה. לכן אנחנו

למה הם ניגשים ללמוד באוניברסיטה בג'נין או במקום אחר בחו"ל? כי בעצם מערכת ההשכלה הגבוהה פלטה אותם

לא יכלה לקלוט אותם במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. זה לא קבוצה שבחרה לשלם יותר כי יש לה יותר מדי כסף והיא לא יודעת מה לעשות

ניתן לך להגיד כמה משפטים אבל אנחנו גם רוצים שתציע לנו פתרון סביר והגיוני שיאזן וישקלל בין כל הדברים. בבקשה,